היום על סדר יומנו: תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ח-2018. אנחנו פותחים את היום בשיר. בוקר טוב, היום יום רביעי, כ"ז בכסלו, 5 בדצמבר, ערב נר רביעי של חנוכה. בשבת נקרא את פרשת מקץ. הבוקר אקריא את שירו של ישראל דדון "האדם הוא שבר".

בן 30, נולד בקריית גת ובגיל צעיר עבר להתגורר במושב שדה תלמים, ליד שדרות. השתתף בערבי שירה של "ערס פואטיקה", מיסודה של עדי קיסר. שיריו פורסמו במדורי ספרות בעיתונים שונים ובכתבי עת לשירה ולספרות. ספר שיריו עתיד לצאת באמצע 2019. האדם הוא שבר / ישראל דדון בַּנַּעֲלַיִם הַסְּרוּחוֹת יְדוּעוֹת הַדְּרָכִים הַלֵּאוֹת כְּמוֹ בְּגוּפִי הַמּוּתָשׁ הַבִּנְיָנִים עֲיֵפִים הַשְּׁתִיקָה שֶׁבַּשְּׁתִיקָה הַהַשְׁלָמָה שֶׁבַּבְּרִיחָה הַלֵּב הָרָצוּץ

מי מציג את התקנות? בבקשה, גברתי. אני סיגלתי ברקאי, ממשרד התחבורה. אני רק אזכיר שב-5 בפברואר 2018 התקיים דיון והייתה מחלוקת בין משרדי הממשלה. אני מקווה שהיה לכם מספיק זמן לפתור אותה. בהמשך לדיון ההוא אנחנו ערכנו שיחות ודיונים עם המשטרה ועם כלל החברות והגענו להסכמה לגבי אופן ההסדרה. הדרישה של המשטרה הייתה להחיל את חוק הסדרת הביטחון והאבטחה שלפיו, והגענו להסדר שנותן את אותה תוצאה רק בלי צורך לכלול את חוק הסדרת הביטחון, שלגישתנו

להיכלל בתוך החוק הזה. אני אקריא את הנוסח המוצע. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 14(ב) ו-24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1977 (להלן החוק), בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 26 לחוק, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 7 בתקנה 7(א1) לתקנות שירותי ההובלה, התשס"א-2001 (להלן התקנות העיקריות), במקום "לחניון למכליות שניתן לפי פרט 2.2ו" יבוא "שניתן לפי פרטים 2.2ב, 2.2ד, 2.2ה ו-2.2ז". זה מחייב הסבר לגבי כל אחד מהפרטים וסוגי הרישיונות. דיברנו משהו על המגזר הערבי. זה בדיון הזה? לא, זה על המכלים של הגפ"ם. אוקיי. הפרטים שמפורטים בתקנה הזאת מתייחסים לפרטי רישוי שונים שניתנים בנוגע לדלקים. 2.2ב זה בית זיקוק, 2.2ד זה אחסון בכמויות שמפורטות בתקנות שירותי רישוי (אטחסנת נפט), התשל"ז-1976, 2.2ה זה מסופי דלקים; ו-2.2 ז זה חניון למכליות דלק, שכבר היום קיים בתקנות. יקירה, את מביאה לי פה תקנות, אני מבקש שתגידי לי מה אמור לקרות אחרי שנאשר אותן. ומה השוני לעומת המצב המשפטי הקיים. אני אסביר. היום התקנות קובעות שרישיון מוביל יינתן רק לרכב שחונה בחניון שניתן לו אישור

למכליות דלק לפי פרט 2.2ז לרישוי עסקים.

שגם אין הרבה חניונים כאלה וגם שזה לא כולל את כל החניונים - - - אני אעזור לך. אני נזכרתי בכל התהליך. העניין הוא של מיקומי חניונים למשאיות שמובילות את הדלק. אני אזכיר שהייתה בעיה בעניין החניונים, במעברים. הייתה איזו בעיה מאוד גדולה שלא הצלחנו לתת לא את המענה. יש בעיה בכל הארץ. אני יודע שיש מחסור ויש בעיה. ליד תחנות דלק, נדמה לי, היה איזה אלמנט שביקשנו שתלכו ותבדקו אותו.

סיכמת בוועדה שנשב עם כל הגופים ונבוא עם תיקונים.

אבל תציג את עצמך. גבי בן הרוש, יושב-ראש מועצת המובילים.

דווקא נתבקשנו לא - - - לא, לא, זה היה בדיון פה. אני זוכר שהייתה איזו בעיה - - - היו באותו שני דיונים לדעתי. אנחנו הגענו לדיון הזה, ולפני כן אתם בדיוק סיימתם דיון בנושא אחר, דיון שנגע בנושא של תנועה של מכליות מסוכנות. אבל אלה שני דיונים נפרדים, וזה לא הדיון הזה.

אז בואי תגידי מה את רוצה. מה שאנחנו אומרים בתיקון הזה זה שמספר המקומות לחניה יורחב

שרישיון המוביל יינתן גם אם הרכב יחנה במקומות שנותנים את מה שפירטנו קודם,

מקומות שמנפקים דלקים. מבחינתנו כל המקומות האלה מאפשרים מקום שהוא מוסדר, מרושיין ומאובטח בצורה שתגן כראוי על אותן משאיות במקרה שנשארו להן דלקים או כל מיני דברים שהם מובילים. אני לא הבנתי כלום. אני בני אביעד, ממשרד התחבורה. אני מנהל התחום הזה. הסיפור כאן הוא מאוד פשוט. נקבע כאן לפני שנתיים וחצי הנושא של הדרישות לגבי מכליות שמובילות דלק מבחינת החניונים והדרישה של רישוי עסקים. לאור המצוקה הכל כך חריפה של החניונים, הועלתה הסוגיה של לעשות את זה גם באתרי פי גלילות, שהם מאובטחים ומוגנים. תאמיני לי, גברתי, אני זוכר היטב. כשהוא הזכיר את פי גלילות נזכרתי בדיוק בעניין. הייתה שם בעיה מבחינת האם יש מקום או אין מקום. אני זוכר את ה - - - כבוד היושב-ראש, לא זאת הייתה הסוגיה. אני קרן, ממכון האנרגיה. הסוגיה הייתה שעד היום מכליות כביש שמובילות חומרים מסוכנים דלקים לצורך העניין כל חונות במסופים. כל מה שהיה צריך זה להסדיר את זה שהם יוכלו כן לחנות - - - זה גם היה, אבל זה לא מה שאני מתכוון.

לא, צודק היושב-ראש, זה היה הדיון - - - לא משנה. גבי, בבקשה. אולי שבכל זאת יציג קצת נתונים בכמה מכליות מדובר, באילו שעות וכו'. תפרוס את הנושא בפני הוועדה. תכף נרחיב. גבי, דבר. אדוני היושב-ראש, אנחנו עובדים על פי חוק תקנות שירותי הובלה מ-2001. החוק מחייב אותנו לגבי הובלת חומרים מסוכנים. מבחינתי מכלית דלק ומכלית גז זה אותו דבר ואפילו יותר מסוכן. על פי התקנות אנחנו מחויבים לחנות במרחק של 400 מטר משטח מגורים.

ככה נהגנו וככה קיבלנו את הרישיון השנתי

גברתי, שאלת לגבי הכמות. יש כ-15,000 משאיות במדינת ישראל שמובילות חומרים מסוכנים,

תקן אותי אם אני טועה. 11,700. אוקיי. אז מה אנחנו רוצים בעצם בתקנה הזאת? במכליות הדלק שחונות ריקות אחרי יום העבודה חלק יש להן הסדר שהן שייכות לחברות הדלק והן חונות במתקני התדלוק.

בדיוק על זה דיברנו.

ומה אני העליתי אז?

חברים שיש להם שתיים-שלוש מכליות מה עושים איתן?

אני מקבל טלפונים מכל הארץ מבאר שבע, מירושלים וכו'. המסכנים האלה באו למשרד התחבורה לחדש את הרישיון, ואמרו להם "לא, תביאו רישיון עסק". אבל מאיפה הוא יביא רישיון עסק? הרי המגרש לא שלו. והוא כן חנה במקום מוסדר, עם מצלמות ועם הכול. דרך אגב, גם הביטוח מחייב אותנו לחנות במגרשים

מה אבסורד בתקנה הזו? היא מתייחסת למכליות דלק בלבד. לא לגז, לא לחומר נפץ, לא לברום וכו'. אבל רגע, מה, לכל השאר מותר לחנות בלי רישיון עסק? הם חונים בחניונים מוסדרים. הם לא חונים, גברתי. אני מדבר על מה שמשרד התחבורה שלח את המובילים שלי להביא.

לשם מה רישיון העסק? לחניון אין רישיון עסק. הלכו אותם החברים - - - כלומר, רישיון עסק לחניון?

המסכנים האלה הלכו לעיריות בשם החניונים וביקשו להסדיר רישיון עסק.

אתם בעלי המגרש?

והחניון אומר "מה אתה רוצה מהחיים שלי? איזה רישיון עסק בראש שלך? תעזוב אותי". זאת אומרת, הרשויות במדינה לא קיבלו הנחיה משירותי הביטחון והאחרים, משרד הפנים היה מעורב רק בחלק מהדברים, ורק אנחנו נשארנו עכשיו עם מכליות דלק אחרי השקעה של מיליון בכל יחידה כזאת עומדות בחוסר תעסוקה, כי לא נותנים להם רישיון הפעלה. וזה ככה בבאר שבע, בירושלים, בטבריה. שלחתי את האנשים לרשויות להראות שהרשויות לא מוצאות פתרון, לא אנחנו. עכשיו, אנחנו חונים תמורת תשלום, עם הסדר. ואדוני, נתתי לך את הדוגמה הכי טובה. היו לי מאבקים קשים עם עיריית אשדוד במשך שנים. אילצתי אותם להקים 140 דונם חניון מוסדר מחוץ לאשדוד והיום ראש העיר

ומשאיות בתוך העיר, והקימו חברה כלכלית ואנחנו חונים מחוץ לעיר, באזור תעשייה, ומשלמים מינוי חודשי, וזה טוב לכולם.

משרד התחבורה השאיר את האנשים חשופים, וזו פגיעה בחופש העיסוק. תודה. בני, בבקשה. התמונה היא נורא פשוטה.

גם של כימיקלים.

שנקבע בזמנו, נעשה בעקבות הנושא של ביטול צו הפיקוח של הובלת הדלק. אבל אנחנו כן היינו רוצים וגם דיברנו עם גבי לגבי כל אותם כלים שמובילים חומרים מסוכנים דרך קבע - - - רגע, אני לא מבינה קודם נקבת במספר של 11,700 משאיות שמובילות חומרים מסוכנים. אז מתוכן 1,650 הן מכליות? ל-11,700 יש היתר להובלת חומרים מסוכנים. מתוכם 1,650 הן מכליות מכל הסוגים. כל השאר אלה רכבים שיש להם היתר להובלת חומרים מסוכנים. בדרך כלל הם לא מובילים חומרים מסוכנים, הם יכולים להוביל מה שהם רוצים, אבל יש להם היתר להובלת חומרים מסוכנים. בשלב הראשון הכוונה היא להתעסק רק בנושא של המכליות. מה שהוא אומר במילים אחרות זה ש-10,000 משאיות שמובילות חומרים מסוכנים לא מחויבים בחוק רישוי עסק

אז מכליות ריקות אחרי יום עבודה אליהן אתה בא עם רישיון עסק? זאת בעוד שמכליות מלאות בחומרים מסוכנים, גז ואחרים, יכולות לחנות במגרשים ציבוריים חופשי? אדוני, בבקשה. שמי דוד כהן צדק, אני נציג מינהל הדלק במשרד האנרגיה. הנושא שנדון פה הוא נושא של חומרים מסוכנים. דלק וגפ"ם לא מוגדרים חומר מסוכן לעניין זה, ולכן צריך להחריג אותם מכל התהליך של הרישוי ורישוי עסקים לחומרים מסוכנים. היה לכם עשרה חודשים להסדיר את זה איתם, אז למה אני צריך להיכנס לזה? כי זה נושא שעלה גם בדיון הקודם. אבל אני שלחתי אתכם לשבת על זה. הפסקתי את הדיון בדיוק כשהבנתי שאין תיאום.

הנוסח הזה אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, כולל התיקון ששלחתי לכם, ואני לא יודעת למה נציג האנרגיה אומר משהו אחר. יש לי אישור של היועץ המשפטי מפורש של המשרד שלהם. יש לי אישור של המנכ"ל שלהם. אבל זה לא בהגדרה של חומר מסוכן. זה לא חומר מסוכן. אני מקריא מתוך הפרוטוקול: אתם תשבו ביניכם, תעשו את כל התיקונים, תתווכחו ביניכם, ותביאו לי משהו מוסכם ומוסדר. אנחנו ישבנו על זה ושוחחנו איתם. ומה לגבי מינהל הדלק? אנחנו ישבנו עם המשרד להגנת הסביבה ותיאמנו - - - חבר הכנסת כבל, יש הבחנה בין גפ"ם לבין דלק. אני עכשיו מייצג את התמונה של מכליות הדלק ולא של הגפ"ם.

אם המכל ריק בשעות הלילה, יש כאן סוגיה של אווירה נפיצה, שיכול להיות אירוע של פיצוץ, שאז הנזק במכל ריק הוא יותר גדול מאשר נזק במכל מלא. לכן הסוגיה של חניון לילה היא סוגיה נפרדת. בדלק זה שונה: אם מכל הדלק ריק, אין סוגיה של חומר מסוכן.

אני רוצה להעיר לכולכם הערה: אתם משוחחים עם עצמכם, אתם מסבירים לעצמכם. אתם יושבים פה כאילו זה תחום עיסוקנו כל היום ורק חיכיתי לדיון על התחום הזה. אם לא יודעים להסביר את זה בצורה ברורה ובשפת בני אדם, אז יש פה בעיה. וכבר שלחתי אתכם להתאמן על זה עשרה חודשים, כבר יכולתם לעשות את זה מכל הכיוונים.

מוכרח לומר לכם שעד לרגע זה אני לא מבין מה אתם רוצים מחיי. אתה צודק. אף אחד לא דיבר איתנו. אני אסביר מה הצורך. בפועל, לפי הראייה שלנו, יש מחסור גדול בחניונים למכליות דלק, ולכן אנחנו נמצאים פה היום כדי לדרוש את היכולת של חברות הדלק - - - התקנות האלה בסדר? מבחינתנו הן מקובלות. אז מה אתה נותן לי הרצאה? אני רק אומר שהסוגיות שלהן לא רלוונטיות לנושא של הדלק. אז אתה אומר שזה בסדר?

הוא אומר שלא היה צריך את זה, אבל הוא חי בסדר גם איתן. תחליט, התקנות מדברות שחייבים - - - סליחה, אני לא הבנתי, זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר, אני רק לא הבנתי למה היה צריך את כל הדיון המקדים ואת כל התנהלות הזאת של עשרה חודשים, כי בהגדרה זה לא חומר מסוכן. טוב, בואו נתקדם.

מהלשכה המשפטית ברשות הכבאות. אנחנו לא מתנגדים לתקנות, אנחנו מברכים עליהן ונראה לנו שהן עונות על צורך אמיתי. ובכל זאת, על מנת שלא נבוא לברך ונימצא מקללים, אנחנו חוששים שאם נאפשר למכליות לחנות בשלושה פרטי רישוי נוספים, ייתכן שניאלץ להחמיר את דרישות - - - אני אומר לשתי המכובדות כאן, אני זוכר בדיוק את הבעיות - - - אבל הכול כבר סגור איתם. הגענו לפתרון, אדוני, תן לי לסיים בבקשה. הגענו לפתרון גם איתן וגם עם משרד התחבורה. על מנת שלא נצטרך להוסיף רגולציה לאותם מקומות, אנשי המקצוע ברשות הכבאות התגייסו והגענו להסכמה גם עם משרד התחבורה וגם עם חברות הדלקים שהחניה תהיה חניה לא מקורה. במקרה זה נוכל שלא להוסיף דרישות רגולטוריות של סידורי כבאות. זה כתוב בתקנות עכשיו?

אנחנו נבקש להוסיף את המילים "שאינו מקורה" לסעיף 7(א1). הגענו להסכמה בנושא גם עם משרד התחבורה וגם עם חברות הדלקים, וגם את המשטרה עדכנו בנושא. למה הנושא הזה עולה עכשיו? הנוסח נשלח לפני חודשיים והדיון היה בפברואר, אז למה רק עכשיו אתה מעלה את הבקשה הזאת? הנוסח של התקנות הגיע אלינו לראשונה שלשום, אני לא יודע להסביר למה. הוא גם פורסם באתר הוועדה. למה העברתם להם רק שלשום את הנוסח? לא העברנו להם רק שלשום את הנוסח.

צריך להבין שיש כרגע בעיה מבחינת התקנות. כרגע התקנות קובעות שמכליות כמעט ולא יכולות לקבל רישיון מוביל, כי הן לא יכולות לחנות בשום מקום. אנחנו כן מנסים להרחיב את זה כמה שניתן ולמצוא להן פתרון. אבל עדיין, ה"כמה שניתן" צריך להיות מוגבל, זה לא יכול להיות בכל חניון, כי יש פה עדיין סכנה בטיחותית לרכב ולסביבה. אבל כן צריך למצוא מקומות שיש בהם אי-אלו הסדרים - - - אז איך התקנות מקדמות אותנו? התקנות מוסיפות את כל המקומות שהיום כן חלים עליהם הסדרים שמותאמים לדלקים, כלומר, הסדרי ביטחון ואבטחה שמוסדרים לדלקים. וזה מה שיאפשר שלא תחנה מכלית דלק ליד בתים של אנשים. אז מה בעצם התיקון?

שאתם הולכים להציע שהחניה תהיה בבתי הזיקוק ובמסופי דלקים. באתם איתם בדברים? יש איזשהו סיכום?

זה מה שהוא אמר. שלפני שלושה ימים הגיעו להבנה. לא, לא, אנחנו המסופים.

שם מקומות? אתם יודעים כמה מקומות? אתם יודעים באיזו עלות זה כרוך? ספרו לוועדה. מי יחנה שם? המכליות שלכם. לא, אין להם מקום, הם לא נותנים להן להיכנס. על זה אני מדבר. בבאר שבע אין חניה, בירושלים אין חניה, במודיעין אין חניה, בראשון לציון אין חניה, אז רבותיי, על מה אתם מדברים? מה זה מסופי דלקים? אני מדבר על אנשים עם מכליות דלק שלא שייכות לחברות הדלק. מה קורה איתם? הם יצטרכו להסדיר חניה במקום שאפשר - - - אבל איפה? במסופים יחנו רק הרכבים האורגניים של חברות הדלק. חבר'ה, לא נעים לי להגיד אבל אנחנו חוזרים אחורה כאילו אנחנו בדיון הראשון. כי לא קרה כלום בעצם. אני עורכת דין טל מישר, אני מייצגת את דלק פי גלילות. אני חושבת שיש שתי סוגיות נפרדות. התיקון שמובא כאן בפני הוועדה הנכבדה נועד לפתור בעיה אחת הבעיה שנוצרה בתקנות הקודמות, שכדי לקבל רישיון מוביל היה צריך להציג רישיון עסק לחניית מכליות, רישיון עסק שלא היה קיים עד כה. זאת כאשר מסופי הדלק בין השאר של פי גלילות, אבל גם של בתי הזיקוק וגם של חברות אחרות כפופים כבר היום להוראות בטיחות קפדניות יותר ממה שנדרש בחניון מכליות, גם מבחינת כבאות, גם מבחינת המשטרה ומכל בחינה שהיא.

הציבורי הוא לאפשר שם קודם כול שתחנינה מכליות מבלי שיידרש רישוי נוסף, כי הרי אנחנו לא רוצים להגביר את הרישוי אלא רק להבטיח את הבטיחות. את זה התיקון שמובא היום בפני הוועדה הנכבדה בא להסדיר. נדמה לי, ממה שאני שומעת כאן, שיש סוגיה נוספת,

אבל היא לא לתקנה הזאת. נכון, היא לא לתקנות האלה.

שצריך לפתור אותה, אולי בחיבור של מינהל הדלק עם משרד התחבורה. מינהל הדלק אומר פה שחניות של דלק בכלל לא צריכות את האבטחה הקפדנית הזאת, אז שישבו ויפתרו את הבעיה של המכליות הרבות שאולי לא תמצאנה פתרון במסופים. תודה,

אדוני, בבקשה. אני מוטי מאירי, מחטיבת האבטחה, מדור תשתיות. למעשה מסופי הדלק והחניונים בהם, כמו פי גלילות ובתי הזיקוק, מונחים על ידי חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ועל ידנו. אנחנו מפקחים עליהם ואנחנו אלה שנותנים להם את ההנחיות. הנחיות האבטחה שלנו מטעם חוק הסדרת הביטחון גוברות ועולות בכמה מונים על ההנחיות של רישוי עסקים, וזה רק לטובה.

ברגע שמגיע מישהו ומבקש רישיון עסק ממקום שמונחה על ידי חוק הסדרת הביטחון באותה בקשה לרישיון העסק נרשם בהערות של משטרת ישראל

שהנ"ל מונחה על ידי חטיבת האבטחה תחת חוק הסדרת הביטחון, וזה מקנה לו למעשה את אישור רישיון העסק מטעם משטרת ישראל. זאת אומרת שזה חוסך ממנו את כל הדרישות והדברים הנוספים. לכן לא צריכה להיות שום בעיה לאשר לאותן מכליות להיכנס לאותם חניונים, כי הם מאובטחים 24/7 גם טכנולוגית, גם פיזית על ידי מאבטח מוכשר, וגם על ידי הדרישות של משטרת ישראל. לכן לא צריכה להיות שום בעיה להכניס את המכליות בחניונים האלה. אוקיי. מה התשובה לחניונים, אדוני היושב-ראש?

אבל אנחנו נופלים לתיקון הזה. הם לא מחדשים היום רישיונות לנהגים. זה לא גורע

אבל אני חוזר לתקנות כי אין לי ברירה.

אותם נהגי מכליות - - - תקשיב,

באמת יש פה בעיות נוספות שצריך לתת עליהן את הדעת, אבל בוא תן לי קודם כול לאשר את התקנות האלה כפי שהן מובאות. אדוני, הסתייגות אחת קטנה.

הצבעה בעד התקנות בכפוף לשינויים שנאמרו לפרוטוקול 1 נגד אין

אדוני, השלב הבא שלי זה בג"ץ וצווי מניעה נגד המדינה. אמרת משפט אחד שהוא לא מתקיים במדינת ישראל: הרשויות וכל הגופים האחרים שמקשים ברגולציה זה לא מעניין אותן בכלל. קח את חיפה, שבה אני גר: אלפי משאיות חונות במדרכות ובכל מיני מקומות. אני מנסה להסדיר את זה שנים עם ראשי הערים, יונה יהב וכולם. להסדיר את זה כך שזה יהיה במקום מוסדר מחוץ לעיר, כדי למנוע זיהום אוויר ולשפר את איכות החיים. כי גם מתקשרים שכנים ומתלוננים שהעירו אותם בארבע בבוקר. אבל הרשויות לא מודעות לזה, ומשרד התחבורה אדיש. לא יצאה שום הנחיה בעניין, לא במפקח על התעבורה ולא במשרד הפנים. ישבנו לדיונים במשך שנים, ואין פתרון לזה. יותר מזה אדוני, דיברת על חומרים מסוכנים? בחוברת של השוטרים יש את התקנות של חומרים מסוכנים. 20 שנה אף שוטר לא עבר הכשרה. הוא יכול לנסוע אחרי משאית עם חומר נפץ וזה לא מדבר עליו. ואנחנו מעלים את זה, וגם יושב פה משרד התחבורה. אנחנו באים לפה, מוציאים אנרגיות, ועולם כמנהגו נוהג.

אז תעביר לי את זה ברשותך.

מדויק, אני מסתייג ממה שאמרת. רק תציג את עצמך. קוראים לי כפיר, אני ראש תחום טב"ק וחומרים מסוכנים. מה שגבי אומר הוא לא מדויק. לשוטרים יש בפקס הכיס את המספר או"ם, יש להם הנחיות מאוד ברורות, הם מטפלים באירועי חומ"ס, הם מכירים. אתה לא דייקת בדבריך, בלשון המעטה. 20 שנה אתם לא באים לקורסים - - - ידידי, לא נכון,

אנחנו נמצאים בקורסים של כב"ה. אתה אומר דברים לא נכונים,

זה התחום שלי. אבל הנה האחראי על הקורסים - - - אבל זה לא אצלו, זה בכבאות, אני מקבל את זה מכבאות. אתה מדבר על כבאות, אבל אני מדבר על אכיפה, על ידע מקצועי של שוטר שנוסע אחרי משאית. אז אני אומר לך שיש להם את הידע, בעיקר לשוטרי התנועה,

אני מרצה לאותם אנשים - - - אולי הם לא מבינים את מה שאתה אומר. פעם השוטרים היו עושים הכשרה לחומרים מסוכנים במכללות. אבל כבר מעל ל-20 שנה הם לא קיימים שם. עשה לי טובה, תעביר פנייה מסודרת - - - אבל איך אני חי עם התקנה היום? מה משרד התחבורה אומר לנהגי מכליות הדלק שהם לא של חברות הדלק שמחר רוצים רישיון, נהגים שפעלו לפי רישיון המוביל? מה אני אומר להם מחר בבוקר? בני, תן תשובה. היום הדרישה שלנו זה לעמוד בדרישות של התקנות. התקנות מלפני שנתיים וחצי נותנות שנה, ונתנו עוד הארכה של שנה. המצוקה היא מצוקת אמת, אבל יחד עם זאת, חוק זה חוק ותקנות זה תקנות. אבל תקנות וחוק אמורות לשרת את הציבור. טוב, גבי, תעביר לי פנייה מסודרת ואנחנו נראה איך אנחנו מנסים לקדם את העניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

10:15.